והגנת הסביבה בעניין מאוד מיוחד, תעודות זהות לאזרחים מצד"ל שהגיעו במאי 2000 למדינת ישראל, וחלק מהם עד עצם היום הזה אין להם חוץ מתעודות תושבות. כל זה בא במסגרת יום מיוחד, יום הוקרה שאנחנו עורכים כאן בכנסת, אני ביחד עם שני האלופים לשעבר, בן ראובן ואלעזר שטרן, כדי למצוא פתרון סופי לסוגיית הדיור והתעסוקה ועוד מספר דברים לאנשי צד"ל. איתנו כמובן נציגים ממשרדי הממשלה שנשמע אותם, אבל הם יסלחו לי כי הבנתי שחלק מהאוכלוסייה כאן לא דוברים את השפה העברית ולכן אני גם מדי פעם אדבר בערבית כדי שיבינו בדיוק על מה אנחנו מדברים. חברים יקרים, אני רוצה להגיד לנציגי הממסד כאן, מאז שנכנסתי

לקחתי לאחריותי את נושא צד"ל. קיימתי כאן מספר ישיבות. תיק צד"ל נמצא במשרד ראש הממשלה, החברים האלה נפלו מאז מאי 2000 בין הכיסאות. אני אישית אמרתי מעל במת הכנסת מספר פעמים שאני מתבייש כישראלי איך מתייחסים לאנשים שאיבדו מעל 600 חללים עם הרבה נכים, הם קשרו את גורלם איתנו אחרי מבצע ליטני עד עצם

זה צובט בלב, זה כואב שעד עצם היום הזה האנשים האלה לא זכו לזכויות שמגיעות להם על פי כל דין. לצערי הרב, לפעמים

כל מי שרוצה לדבר יירשם ואנחנו ניתן לו את זכות הדיבור.

אני לא אסקור אחורה מ-2004, מאז נחקק חוק צד"ל, מה נעשה

מאז ועד היום, אבל קבוצת האוכלוסייה הזו טופלה באופן

לדעתי יש משהו כמו 3,000 - - - על פי נתון מדויק שלך, חייב להיות לך נתון מדויק. נכון, יש לי נתונים. נכון להיום בסביבות 2,800 קיבלו תושבות ארעית מסוג א'5, מרביתם שודרגו לתושב קבע. מספרים, אני לא - - - 2,800. לא, מספרים, הוא אמר שודרגו. מספרים אתה יכול לתת? אני יכול לתת, כן. יש היום בסביבות 2,400 אזרחים ישראלים, יש בסביבות 300 תושבי קבע ויש בסביבות 100 שהם עם רישיון ארעי. כך שכל אדם שכזה, יש לו תעודת זהות, מבחינתנו גם תושב ארעי מבחינת החוק הוא בעל תעודת זהות. מה-100 שהם תושב ארעי, מי שרוצה להיות אזרח בעצם, לא תושב קבע? הוא צריך להיהפך לתושב קבע ולאחר מכן להיות אזרח ישראלי. למה הם לא עשו את זה? הם הרבה שנים כאן. אני לא עוקב אחרי כל אחד. הם לא רצו או שאתם - - - אני לא עוקב אחרי כל אחד. יש חלק שלא רצו, יש חלק שעזבו את הארץ ויש חלק שהם לא מאושרים, מבחינה פלילית, ביטחונית וכאלה, שהגורמים הביטחוניים אינם ממליצים או אינם מאשרים את השדרוג שלהם לתושב קבע. אנחנו לא מכירים תופעה,

כמקרה פרטני גם לגבי אזרח, אדם שהוא יהודי, ישראלי, או נוצרי או כל בעל דת אחרת, שבמידה שהוא רוצה לשדרג את מעמדו מ-א'5 לתושבות קבע או אזרחות, הוא צריך לעבור את אותם תבחינים בדיוק כמו אנשי צד"ל. בעניין הזה אם אין המלצה של גורמי הביטחון ומשטרת ישראל אז כמובן שאנחנו לא משדרגים. הייתה קבוצה קטנה שנכנסה, שהם לא ענו על פי חוק צד"ל לקריטריונים, לדעתי משהו כמו 30 איש, לא יותר, נפשות, לאו דווקא גברים, והם היו חסרי מעמד בכלל. הם נכנסו לישראל עם הנסיגה של כוחות צה"ל חזרה לישראל,

נכנסו איתם, או שהיו בצד הישראלי עוד כעובדים כאלה או אחרים בצד הזה. ולא יכלו לחזור. ולא יכלו לחזור. ואז לפני חמש או שש שנים, עוד כשאלי ישי היה שר הפנים, טיפלנו בהם מול עמותה שישבה במעלות, אני לא זוכר איך קוראים להם, בחורה שם שהייתה קשורה לאנשי צד"ל, אספנו את השמות שלהם, בעבודה שעשינו מול יוסי פלד שהיה אז חבר כנסת ושר גם, הוא ריכז וטיפל באוכלוסייה הזו ונתנו להם ב'1 לשלוש שנים באישור שר הפנים ולאחר מכן שדרגנו את המעמד שלהם לתושבות ארעית של א'5. יכול להיות מקרה פרטני כזה או אחר, שוב, כמו כל קבוצת אוכלוסייה, שיש איתה בעיה כזו או אחרת, אבל באופן עקרוני אין שום בעיה מבחינתנו לתת תושבות קבע ואזרחות ישראלית לקבוצת האוכלוסייה הזו. גם אלה שהיו כאן ונשארו, לא - - - נדמה לי שאז שר הפנים קבע שהם יהיו לפחות ארבע שנים א'5, אני לא בקי בכל אחד כמה זמן עבר מאז שנתנו לו את ה-א'5, אבל אם כן הוא יכול לשנות לתושב קבע ולאחר מכן לאזרח ישראלי. לא הייתה מניעה לשדרג אותם.

אם יש מישהו כזה במעמד שאתה דיברת עליו שנמצא איתנו כאן. (מדבר בערבית). (מתרגם תרגום חופשי מהשפה הערבית) אשתו כאן וילדיו כאן וכולם עם אזרחות חוץ ממנו. למה הוא לא? לפי מה שהוא אומר, הוא אמר שהוא לא הגיש בקשה, אבל איך אפשר שאשתו וילדיו מגישים בקשה והוא לא? יכול להיות ש - - - קודם כל אפשר. תשמע, לפעמים השפה היא מכשול. יכול להיות שהוא לא הבין בדיוק מה צריך לעשות.

או שיש איתו בעיה ספציפית שאין לאישה ולילדים. אז מנעו אותו ולאחרים כן נתנו. אז אני ממליץ לו ללכת למשרד הפנים הקרוב למגוריו ושיגיש בקשה. מה שמך? אליאס נהרא.

אקח אחרי זה את מספר הזהות שלו ואני אתן לו תשובה.

עמוס ארבל, עוד משהו? מנהל מחלקת אזרחות - - - רונן ירושלמי, בבקשה תציג את עצמך במה אתה מטפל. אני רונן ירושלמי, מנהל המחלקה לאזרחות ברשות האוכלוסין וההגירה. רציתי רק להוסיף שחוק צד"ל גם קבע קריטריונים מי רשאי לקבל את המעמד הזה. ההגדרה של חייל צד"ל ובן משפחה זה איש צד"ל, בן זוגו, הורה או ילדו. כלומר יש מצב שיש פה איש צד"ל שאחיו פה, אבל על פי החוק הוא לא נופל בקריטריונים. לכן יכול להיות שישנם גם במקרים האלה אנשים שיש להם מעמד שהוא מעמד ארעי והם לא שודרגו כי הם לא עומדים בקריטריון הבסיסי. אבל אחרי 18 שנה אנחנו חייבים לתת להם פתרון. אני אומר עוד פעם, ההגדרה של החוק היא מאוד מאוד ברורה, זה בן זוג, הורה או ילד. אם יש אח, צריך להעביר את זה ולאור הוראת השעה שישנה צריכים להעביר מקרה כזה לשר הפנים לאישור. אם יש משהו פרטני, איזה שהוא מקרה פרטני שפונים אלינו לאחת מהלשכות ומסתבר שמדובר באח או מה שלא יהיה, אנחנו מעבירים את זה לאישורו של שר הפנים. זו גם איזה שהיא דרך במרכאות להלבין את אלה שלא יכולים לקבל במסגרת החוק ובהגדרת החוק. אז תן לי, בבקשה, אני אתרגם להם. (מתרגם את הדברים לערבית). האדם כאן הוא תושב קבע, הוא לא תושב ארעי. הוא תושב קבע. תושב קבע, בשביל להתאזרח צריך להגיש בקשה. דבר נוסף, בכל מקרה של אדם שטועה, ויש כאלה שטועים, פונים ללשכה וטוענים באופן פרטני: אני זכאי לפי חוק צד"ל, בלי שום קשר לאחי, אחותי או אבא שלי.

לו שייגש למשרד הביטחון, שזה הגוף המוסמך, שיציג בפניו את הניירת שלו. ברגע שמשרד הביטחון פונה אלינו,

אמנם בטפטוף, כי אין הרבה, שהנדון פנה אליהם והוא הוכר כזכאי צד"ל, הוא ישר

(מדבר בערבית). (מתרגם תרגום חופשי מהשפה הערבית)

הם לא מוגדרים,

הוא מדבר על 40 איש, יש להם תעודת זהות, שמספר תעודת הזהות

זה לא תעודת זהות אפילו. תעודת

אין להם גם תעודת מעבר. אז מה יש להם? אין להם כלום כנראה. לא יודע, אבל אני יכול להשיג, זו לא בעיה.

- - - תעביר לנו דוגמה, נבדוק אותה. הוא לא קיים. צריך לזכור שתעודת מעבר היא מסמך ליציאה מן הארץ, זה לא קשור

אני חושב שהדבר הנכון לעשות הוא שיפנו באופן מסודר לרשות האוכלוסין ואני בטוח שכמו שהם טיפלו עד עכשיו הם ימשיכו לטפל. נכנס אלינו ראש מועצת מטולה, חבר יקר שביקרנו איתו, הלוואי שכל ראשי

שעברתם בה לא מעט פעמים בזמן שהותכם במדינת ישראל ושהותנו בלבנון, ולצד זה אני רוצה להקים מתחם תיירות ועסקים קטן שיופעל רק על ידי אנשי צד"ל, תושבי מטולה ותושבי

העניין הוא שכל הזמן הוא לא במצב סביר. אף אחד לא טיפל בו, העבירו אותו, שמו אותו בקליטה, אין לו דירה.

יש להם את הבעיה

כמו שאמרתי קודם, הוא יהיה אזרח.

תציגי את עצמך, בבקשה.

גבירותיי ורבותיי, חברות וחברי כנסת

לראשונה בחיי הצלחתי להאמין שהדו קיום אפשרי וקרוב מתמיד. בני משפחותיהם של חיילי צד"ל ראו בנו כבני

אני כאן

עם נסיגתו של צה"ל מלבנון לא נשארה לאנשי צד"ל, שגורלם נחרץ,

קשישים וילדים כאחד נאלצו ללמוד שפה זרה ללא סיוע ונלחמו לדיור הולם, מציאת עבודה ופרנסה וחיים בכבוד.

השאירה אותם ללא כל סיכוי לשרוד, לא כאן ולא בלבנון. למרות כל אלה אתם תמצאו אותם

ברשותכם, אני רוצה להודות לכם על הפגישה, תודה רבה. השם שלי דני אבו סמרא, אני גר בטבריה, נשוי עם ארבעה ילדים, שירתי בצד"ל מ-76' עד שנת 2000 ברצף, הייתי בדרגת סרן, הייתי סגן מ"פ 601, אחראי על 24 טנקים. בכל זאת לא הכירו בנו במשרד הביטחון, אנחנו הכול פה בסל קליטה, אפילו אנחנו באנו לארץ ב - - - צבא. אני הייתי בבסיס, אמרו לי: תיכנס לממשלת ישראל. אנחנו התחלנו מ-76'

ב-76' לא היה כיפת ברזל, לא היה מטוס בלי טייס, אנחנו היינו כיפת הברזל, אנחנו היינו הכול, שמרנו על הגבול שלנו, שמרנו על הכפר שלנו והיינו ביחד, אנחנו וצה"ל, לאותן משימות הולכים, אחד שומר על השני, אוכלים ביחד, ישנים ביחד,

אף פעם לא חשבנו שאנחנו נהיה בישראל ויהיו לנו בתים בישראל.

יש לנו משהו לזכור בכפר שלנו, יש לנו בית קברות, יש לנו הכול. פתאום אנחנו בארץ פה, מה אנחנו עושים? אנחנו גדולים בגיל, אין לנו מקצוע, אין לנו כלום, אנחנו אנשי צבא, לא מבינים כלום. אני עשיתי יותר ב-20 קורסים ב - - - בגולן, בטאבה,

לא רק אני, כל החבר'ה פה, אנחנו חיילים. אף אחד לא טיפל בנו כמו שצריך. מה נעשה? אנחנו כולנו עובדים פיזית, אנחנו לא יכולים לעבוד פיזית, אנחנו רוצים - - - אתה מאלה שלא קיבלו דיור?

לא קיבלתי. אני סל קליטה, גם כמו כל החבר'ה, אחרי 24 שנה ברצף בצבא. אנחנו מכירים את המצב הזה ולכן מטפלים ואנחנו מקווים שגם יהיה פתרון.

אנחנו מבקשים שיעשו לנו חוק, לכל בן אדם, ייתנו לנו חוק,

כל סוף חודש ודירה. כמו כל חייל בצה"ל שהוא עובד, הוא שירת ותודה רבה למדינת ישראל. תודה לכם. תודה רבה.

תפאדל, יוסף ג'יליאן. כן. (מדבר בערבית). תודה לך. הוא אמר שהוא מודה למדינת ישראל והוא מבקש עזרה במה שנקרא רכישת בית. זה הנושא שאנחנו מטפלים לכ-450

כדי לקבל בית וזה אולי גם נציג משרד המשפטים יבין. הם כאן כבר 18 שנים. אנחנו משתתפים בשכר דירה סמלי, בין 800 ל-1,200 שקל למשפחה.

נותנים להם את הבית היינו כבר משלמים משכנתא 18 שנים. אני לא יודע מי מקבל את ההחלטות, איך קיבלו את ההחלטה, למה עשו את הדבר הזה. אני כבר שנתיים אומר שהמדינה תיקח משכנתא ותיתן להם בתים, כל אחד והמפתח ותגיד לו תודה רבה על כל מה שעשית למדינת ישראל. זה מה שאנחנו זקוקים לו עכשיו. יש לנו הבטחה שזה יתממש, אבל לצערי הרב עד עצם היום הזה אין לנו את המסמך הרשמי הסופי עם החותמת שאכן זה מה שיהיה. זה אתגר גם למשרד המשפטים שיעזור לנו, כי אי אפשר להשאיר 450

כשהם רחוקים מהתרבות, רחוקים מהשפה, אין להם עבודה. היה להם קשה מאוד להיקלט במדינת ישראל וגם בסוף החודש הם צריכים לדאוג לשכירות,

יזרקו אותם לרחוב. זה מצב שאנחנו לא מאחלים אותו לאף אזרח באף מקום בעולם. פאדי מנצור,

- - - פאדי מנצור, שתי דקות, בבקשה. אני מטבריה, שרתי בצבא עשר שנים, הגענו בשנת 2000 לארץ. אין לי מה להוסיף על כל מה שדובר כאן, דיברתם

רק דבר אחד יש לי להגיד לכם. אני גאה שאני בישראל ואני אוהב את מדינת ישראל וגידלתי את הילדים שלי על אהבת המדינה הזו ואף פעם לא נתתי לילדים שלי שירגישו שהם אוכלוסייה אחרת מהאוכלוסייה היהודית,

הם למדו בבתי ספר, סיימו בתי ספר וגם שירתו את המדינה הזו, כמו שאבא שלהם עשה. אבל אני כן מאוכזב ממדינת ישראל, מהממשלה, הממשלה פגעה בנו בגדול. אנחנו לא צריכים לקבל מה שעשו לנו, אנחנו נתנו את החיים שלנו, אנחנו שישה אחים במשפחה אחת, שני אחים נכי צה"ל,

באיזה מעמד אנחנו? עובדים מהבוקר עד הלילה בקושי להביא את המשכורת הביתה. השכלה מאוד נמוכה, אין אחד מאיתנו כאן שיושב שיש לו השכלה גבוהה, אין אחד מאנשי צד"ל - - - שלושה אחים נפטרו, נהרגו. תשאלו את כל אנשי צד"ל, 680 משפחה, 700 משפחה, 900 משפחות, יש משפחה אחת מהם שיש להם מישהו שעובד בבית חולים? יש משפחה אחת שיש מישהו במשרד הפנים עובד? יש אחד מהם שעובד בבתי משפט?

לך לאוכלוסייה הרוסית,

כל הרוסים עובדים בכל מקום. לך לארגנטינאים, כולם עובדים בכל מקום מסודר. לך לאתיופים, בכל מקום הם עובדים. הקליטה הלבנונית, של הצד"לניקים,

מפעל ובית. זה המקום של הצד"לניקים. אני מכבד כל מה שנאמר כאן, אין לי שום טענה, על הדיור ועל הכול, אני מדבר איתכם מכאב, אין לי אבא ואין לי אמא פה, יש לי מדינת ישראל, זה אבא ואמא שלי. איפה אבא ואמא שלי? אתם כשהייתם בלבנון אנחנו נתנו לכם את החיים שלנו, היינו לפניכם על הכביש, אבל כשבאנו לישראל זרקתם אותנו לזבל,

זה לא היה צריך להיות איתנו. האדון ממשרד המשפטים, למה אני ששירתי את מדינת ישראל בחיים שלי, נתנו אני ואחים שלי את כל החיים, צריך להגיש לבית משפט שאני אקבל את התנאים שלי מבית המשפט? איפה המדינה פה, למה היא לא הגנה עליי? אני הגנתי עליה בלבנון, נתתי את חיי, איפה המדינה הזו? למה אני לא צריך לבקר את הקבר של אבא ואמא שלי? למה, אני לא בן אדם? מה, אני סוג ב' או סוג ג'? אני סוג א'. אני לא הייתי נותן לחייל אחד שיילך לפניי על הכביש. אני שירתי בתותחנים, קצין תותחנים, שמונה קורסים עשיתי בישראל. בשנת 99', ארז גרשטיין, שנפטר אצלנו, קיבלתי את דרגת הקצין ממנו. איפה אנחנו, חבר'ה?

תנו לנו את האישיות שלנו, מה שמגיע. אני לא רוצה להגיד לך תן לי ארמון, אבל תן לי לגור בכבוד. המסר עבר. אדוני, תסלח לי. אנחנו כל שנה עוברים מבית לבית וכל העברת בית זה 40,000-30,000 להעביר את הבית, מאיפה אנחנו? אנחנו כבר מתחת לאדמה,

אנחנו קבורים מתחת לאדמה חיים, אנחנו חיים במדינת ישראל לא חיים, לא יודעים מה זה חיוך. היינו חיים בלבנון בסכנה, אבל היינו מחייכים, היה לנו את החיוך. בישראל אין לנו את החיוך, אין לנו את הטעם. באים אלינו בביקור, מסתכלים מה אנחנו אוכלים בבית, אבל לא שואלים אותי מה כואב לך. לצערנו מה שאתה מתאר אנחנו מכירים ואנחנו מצטערים שהמצב הוא כזה. אנחנו נעשה את הכול כדי לתקן את העוול שנעשה במשך השנים. אני מבקש,

ד"ר חסון, אנחנו מודים לך,

אני מודה לכל החבר'ה, מודה גם למשרד הפנים,

תסלחו לי על הכעס שלי, אבל אני אומר לכם שאנחנו מדברים מכאב. ד"ר חסון, אנחנו פה בישראל לא רוצים כלום, אנחנו רוצים לחיות בכבוד, הכבוד שלנו היה בלבנון, תנו לנו, הכבוד של הלבנונים זה גג.

אני כל החיים שלי לחיות מתחת לגג, לא לחיות באוהל. אני רוצה בית, בית שירים אותי וירים את הילדים שלי. זה מה שאני רוצה.

גם מכבד אותנו בנוכחותו כאן חבר הכנסת יעקב אשר, גם נאפשר לו קודם כל לברך אתכם ודבר שני, הוא גם מכיר את הסוגיה ובטח ליבו איתכם ואנחנו נעשה את העבודה ביחד עם כל מי שמקבל החלטות כאן כדי לשנות את המצב.

תודה, אדוני היושב ראש. קודם כל אני חושב שהישיבה היא חשובה. יש מושג ביהדות, אצלנו בתורה, שנקרא הכרת הטוב, להכיר טובה למי שהיה ועזר לך גם כשזה היה קשה לו וגם כשזה היה כרוך, ודאי במקרה שלכם, בסכנת חיים. אני חושב שזו החובה הקדושה של כולנו באמת להכיר טובה לאנשי צד"ל. כולנו זוכרים את האומץ שלהם ואת הגבורה שלהם ואת האמינות ואת הנאמנות שלהם. אני מודה שאני לא כל כך בתוך העניין, אני אשמח,

לשתף פעולה, אנחנו יודעים לשתף פעולה, מכל המפלגות. אני חושב שהדבר הוא צודק, חייבים לתת לכם, לא רק את ההרגשה, אלא לתת את הזהות ואת האחריות ושכל אחד ירגיש כאן שהוא לא נטע זר או משהו כזה. אני אשמח מאוד לשתף פעולה בכל עניין ועניין.

אני לא אגיד סתם דברים שאני לא עומד מאחוריהם, כי אני באמת לא מכיר את הסוגיה ואת החסמים, אבל אני בהחלט מתכוון להיכנס לעניין הזה. שיהיה לכם בהצלחה ואנחנו מודים לכם, שוב,

על השירות הגדול שלכם שעשיתם ועל השירות הגדול שאתם עושים גם היום. (מתרגם את הדברים

חבר הכנסת ברושי, אתה רוצה להגיד משהו?

אדוני היושב ראש, הייתי בבוקר בוועדת חוץ וביטחון ובהמשך במקומות אחרים, אני מכיר את הנושא ועסקתי בו בתפקידים קודמים. אני רוצה לומר שחלק גדול מהטענות שאני מכיר, וגם נשמעו בבוקר, הן צודקות, לא פעם ישראל לא מתייחסת נכון למי ששיתף איתה פעולה ובמשך השנים האחרונות נוצרה פגיעה בלוחמי צד"ל שחירפו את נפשם למען מדינת ישראל ואחר כך יצרו פה אפליה בין מפקדים יותר בכירים ופחות בכירים ופערים גדולים, בעיקר בשיכון, בין לוחמים ובין מפקדים. אנחנו, שגדלנו על שוויון ועל יכולת לקיים חיים משותפים ולא כל דבר נקבע לפי הדרגה, יכולים לומר לממשלה שהיא לא בסדר בעניין הזה ואני מצפה שהתוצאה של היום הזה,

תהיה החזרת האיזונים הנכונים והשוויון הנכון בין לוחמים ומפקדים שחירפו את נפשם ביחד למען בטחון ישראל. היציאה החפוזה מלבנון השאירה את לוחמי צד"ל מאחור, ואני חושב שהיציאה הייתה נכונה, אבל היו מספיק הזדמנויות לממשלה, ומינו את השר פלד ואחרים ויש עכשיו נציגות שעוסקת ואני בעצמי עסקתי בזה כעוזר שר הביטחון אהוד ברק, אני חושב שאם יש משהו משמעותי מהיום הזה זה לא רק לתת כבוד, לא רק מחמאות, אלא גם המחאות ולאזן מחדש את ההתייחסות הנכונה של ממשלת ישראל מי שעמד לצדה בשעות הכי קשות. גם עכשיו, לא פעם, ואנחנו יודעים מה קורה בעוטף עזה, ישראל זקוקה לסיוע הזה גם מעבר לגבול ולא יכולה להיות ממשלה שזקוקה לסיוע ונשענת על סיוע כמו של צד"ל בשנים גורליות וכשצריך להחזיר ללוחמים את היכולת להתקיים במקום לא פשוט, אחרי שעזבו את לבנון ועברו לישראל, לא יכולה להיות ממשלה שמפלה בין מפקדים בכירים לבין מפקדים ולוחמים אחרים. אני חושב שזה לא מאוחר לתקן. אני אומר את זה כמי שלא בא מהצד של אופוזיציה, אני בא מהצד של דאגה לערכים ולהמשך יכולת לשתף פעולה עם ישראל. אני מכיר את זה גם ממקומות אחרים וגם מתקופות אחרות, לצערי אני אומר את זה, יש משהו לא תקין בהתנהלות של הממשלה, היא עושה שימוש מתכלה לפעמים, שמש וזרוק. אני חושב שהממשלה בעניין הזה לא בסדר וצריך לומר לממשלה, זה לא הרבה כסף, אבל יש בזה גם הבטחת התנאים להמשך שיתוף פעולה בעתיד. מי ירצה לשתף פעולה כשהוא רואה את המודל של משתמשים וזורקים? אני חושב שצריך לומר את הדברים באופן ברור, הממשלה בקטע הזה לא פעלה נכון, לא פועלת נכון והגיע הזמן לפצות ולהסדיר את העוול הזה. יש מישהו שעדיין לא נתנו לו לדבר ורוצה להגיד מילה? כי לא נשאר לנו הרבה זמן. תציג את עצמך, בבקשה. חצבני סמיר. רק דבר אחד להגיד לכם.

דבר אחד אני אומר להם, לא, בגלל ההתייחסות של מה קיבלתי ממדינת ישראל? נלחמתי עם מדינת ישראל, נלחמתי עם החיילים של צה"ל, אני אומר לו לא. זה מההרגשה שאני הרגשתי, רק זה קחו בחשבון, כי הילדים שלנו גם עושים צבא. איפה אתה גר?

תיקחו בחשבון שגם הילדים שלנו נכנסים.

רוצה להוסיף משהו.

קוראים לי טניה, אני אשתו של דני אבו סמרא. אני רק רוצה להוסיף דבר מאוד חשוב פה. אנחנו עוד איכשהו מסתדרים לחיות,

מסתדרים, אבל הדאגה זה להורים שלנו. אני לא חושבת שאף אחד מכאן מוכן לראות את אבא או אמא שלו חיים בלי אוכל, עם חוסר ודאות, עם אי שייכות ואין שקט פנימי. הם לא יודעים להסתדר בשום מקום, הם לא יודעים לנהל את העניינים שלהם וגם, אם נגיע לשורה התחתונה, המצב הכספי, אני אין לי מאיפה לתת ומאיפה לעזור. חוץ מלראות ולבכות בשקט אני לא יכולה לעשות כלום. בתור איש דתי, אדוני, עם כל הכבוד, אני לא חושבת שאתה מסכים שתראה את ההורים שלך במצב על הפנים. אני פונה עכשיו, שתחשבו על ההורים שלנו לפני שאני אומרת אני או אח שלי או אחותי או הילדים שלי. אני דואגת להורים שלי ואני לא רוצה להעביר אותם גופה ללבנון.

מגיע להם את הכבוד ותודה רבה לכם.

אני רק רוצה לשאול את האדון. יש לי שאלה לאדון שהיה עוזר לברק בזמנו

אם היית אתה הסגן של ברק בזמנו - - - לא סגן.

שלו, היית במשרדים שלו. איפה החוק של אנשי צד"ל? איפה החוק של אנשי צד"ל משנת 2000 עד היום? אני לא מכיר דבר כזה, אבל הנושא הזה מטופל על ידי משרד ראש הממשלה כל השנים ואלה החלטות של ממשלה ואוצר. אין לנו זמן כרגע, אני עכשיו חבר כנסת, אני לא מתפקד כעוזר שר, אבל אני יכול לומר שאני מכיר את צד"ל עוד כשהגבול היה במטולה, מי שהיה רב סרן סעד חדד, הייתי אצלו לא פעם במשרד

אני לא רוצה להאריך, אני רק רוצה לומר, אמרתי את דעתי, אני חושב שהממשלה לא מתנהגת נכון עם לוחמי צד"ל בהקשר הזה ואני חושב שצריך למצוא תכנית מיוחדת שתפתור את הבעיה, גם של הקיום וגם של השיכון. אני חושב שזכותכם לעמוד על הצרכים ואני מוכן לעזור. אני יכול להגיד לך - - - סליחה שנייה, זה לא נושא לוויכוח. אנחנו כאן לא על תקן של מתווכחים. חברי הכנסת באו להביע תמיכה ויתמכו. הבעיה מוכרת, אנחנו העלינו אותה במליאת הכנסת, חברי הכנסת הצביעו על ההצעה שלנו, אבל בסופו של דבר כל הנושא הזה נשאר במשרדו של ראש הממשלה. יש תת אלוף אחד, פלסנר, אתם מכירים אותו, הוא מנהל, יש לנו הרבה חילוקי דעות איתו בעניינים רבים ובזמנו הוא גם הבטיח לי שהוא יתפטר אם הסוגיה הזו לא תיפתר והוא לא יקבל מה שצריך לעשות כדי להציל את המשפחות ולכן, בבקשה, בואו נעצור. יש לנו עוד חבר כאן, בבקשה, תציג את עצמך. ג'וסף מזהר. מנין אתה?

(מדבר בערבית). (מתרגם תרגום חופשי מהשפה הערבית) החבר אומר שיש לנו כאן לוחם צד"ל שבא עם הבן שלו לכאן, הבן שלו יצא שלוש שנים לשבדיה, הייתה לו תעודה

כשהוא יצא לשבדיה, הוא חזר והם לא מוכנים לתת לו אזרחות כפי שהחוק מחייב. יש בעיה, מי שעוזב לא מקבל. אנחנו לא יודעים, אנחנו נצטרך תשובה אחרי זה ממך. הוא ממשיך, בבקשה. זו תעודת הזהות שהייתה לו אז. (מדבר בערבית). כמו שאמרו כולם, נכון לאפשר - - - באנו לכנסת לא לטייל, באנו לקבל מחברי הכנסת החלטה או לחץ על הממשלה שתטפל בנו כמו שצריך.

לא באנו לטייל, יכולים לטייל באזור הצפון.

טוב, אנחנו מסכמים. אם אפשר, ברשותך אדוני, שתי מילים לפני שתסכם.

יש פנייה של התארגנות צוות לצד"ל. הסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, על פי החוק אפשר לטפל בהן, אין בזה שום בעיה. לדעתי יש פה אי הבנות ודברים שנתקעים - - - הסברנו חלק מהבעיות. מה שלא בסדר, אז אפשר כמובן להגיד שהוא לא בסדר. שאיזה גוף או התארגנות שמטפלת בכל קבוצת האוכלוסייה הזו,

אפשר להעביר באופן מסודר רשימה של כל הבעיות שקשורות למעמד בישראל. אוקיי, אנחנו נסכם את זה. אפשר להעביר את זה אלינו ונתקדם עם זה. אנחנו מסכמים שכל הבעיות שיש לאנשי צד"ל, למשפחות, לחברים שלכם, בכל היישובים, תעבירו לקבוצה שחלק ממנה דיברו כאן, הם מעבירים לנו או לעמוס ישירות, תיכף עמוס יגיד לאן להעביר,

הם יטפלו בכל הבקשות וכל הפניות בצורה הכי טובה, כמובן על פי הכללים, על פי החוק, על פי המלצות של משרד הביטחון, כל מה שאמרנו בהתחלה. מצד שני, אני רוצה להגיד לכם שנושא הדיור, אנחנו בשלבים אחרונים, אנחנו מקווים שהנושא הזה יאושר כבר בימים הקרובים, לפי מה שהובטח לנו,

אני אומר הובטח, עדיין לא סגור, אם אנחנו מקבלים את ההבטחה הזאת כפתרון סופי אז יש לנו פתרון ל-400 משפחות בנושא הדיור.

תודה שבאתם. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.